בוקר טוב.

את ישיבות ועדת הכלכלה השבוע בכנסת. הנושא הראשון שלנו נדון פה רבות ואנחנו הכרענו אותו בהסכמות עם האוצר. ההסכמות האלה יוצגו עוד רגע. הנושא הוא הצעת צו להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות שבשוק הבנקאות